אני מחכה כבר ליום שנוכל פה להתכנס באמת ולהפגש בצורה נכונה לדיון אבל לפחות יש את הזום. אנחנו מתכנסים היום בהמשך לדיון שהיה לנו עם בני הנוער ולשיח המאוד חשוב שהתחלנו אותו במיקוד מאוד ספציפי על מכירת מוצרי טבק ועישון לקטינים, ואני אומר שוב כדרכי שאני מרגישה דחיפות ביתר שאת דווקא בתקופת הקורונה, אל מול אתגרי הקורונה שלכאורה דחקה את כל הדחוף מפני החשוב, והנה אני חושבת שזה בין הנושאים הדחופים. גם כיוון שמי שנמצאים פה עוד ירחיבו, אבל הקשר ההדוק הזה שבין התחלואה בקורונה ובין העישון וגם בגלל המצב הנפשי הכללי של החברה הישראלית ופה במיקוד היום על בני הנוער והריק שבני הנוער נמצאים בו אל מול מחסור במסגרות ובמערכות, הלחצים השונים שנמצאים בבית ומחוצה לו והסכנה ההולכת וגוברת של הריק הזה של כניסה לתוך מקום שבו אין יד מכוונת וכל מה שכרוך בכך בנושא ספציפית, כפי שאמרתי, של מכירת מוצרי טבק ועישון, והמיקוד היום הוא על אכיפה. נראה סרטון קצר כדרכנו להכניס אותנו למציאות או לחבר אותנו אליה, אנחנו נמצאים בה כל הזמן, ונמשיך משם. (מוקרן סרטון) הסרטון הזה חושף את הנקודה החשובה ביותר של הדיון וזה, אני לוקחת על עצמי בכל פעם את היוזמות החקיקתיות שצריכות לצאת מבית זה אבל בסופו של דבר אם אין אכיפה והפער הזה שבין החוקים והאכיפה שלהם מייצרים או מאפשרים מציאות שאנחנו גם עליה צריכים וחייבים לקחת אחריות, פה כוועדה שכחלק מסמכותה לפקח על ביצוע החוק הקיים, אני חושבת שהדיון הזה הוא חיוני, אני יודעת גם ואני

אני חושבת שאתחיל מבני הנוער, אני אבקש שזה יהיה מאוד ממוקד לנושא הזה. חשוב לי לשמוע מבני הנוער. אני קודם כל מקבלת, שואבת הרבה תקווה והשראה

אחרי בני הנוער אנחנו כמובן נשמע מהגורמים המקצועיים ומה שאשמח שנתמקד בו זה איך פורצים את ה מבוי הסתום שנדמה שהגענו אליו ואם תוכלו לחדש לי גם על התקדמות בנושא או הצעות להתקדמות בנושא, כיוון שאחרת בעצם סמכות הפיקוח שלנו והביצוע של כל מי שנמצאים פה בסמכויות ביצוע, אנחנו לא ממלאים אותן. נתחיל מבני הנוער, נעשה את זה ממש בקצרה היום. דביר, אני אשמח אם תתייחס בקצרה ואולי נבחר עוד שניים שיתייחסו. כמו שביקשת שאמקד את הדברים, אגיד שאנחנו מסתכלים על התופעה של מכירת מוצרי טבק ועישון לקטינים יש לנו שתי דרכים, דרך אחת לקניה ישירה של בני נוער מהחנויות והדרך השניה שימוש במבוגרים כדי לקנות את אותם חומרים. אני יכול להגיד שלקראת הוועדה הלכתי לבדוק מה קורה ולא רק לשמוע, ולקח לי בדיוק 30 שניות כדי לקנות חפיסת סיגריות. לא נשאלתי ולו שאלה אחת. אז אם אנחנו מדברים על הקלות 30 שניות והשגתי חפיסת סיגריות שזה אגב אותו זמן שלקח לי לקנות בקבוק מים, כשבאופן לא מפתיע כל מי שהיה בסופר יודע שאתה מגיע לעמדה של הקופאית יש לך בצדדים את הממתקים והמוצרים האחרונים שאפשר לקנות, וליד כל הממתקים האלה שמושכים את העיניים ומאוד אטרקטיביים כמובן שיש את הסיגריות שקונים אותן באותה קלות כמו שאר הממתקים והמים. אני אתייחס לשתי התופעות האלה ואומר שבתופעה הראשונה כשאנחנו מסתכלים על קניה ישירה, מה שדרוש זה אכיפה ואכיפה מטורפת כי זה אבסורדי וזה לא הגיוני שהמון פעמים, וזה נושא שידוע, וזה נושא שנמצא על השולחן, שבני נוער יכולים להשיג גישה לסיגריות. כשאנחנו מסתכלים בעולם הוורוד שלנו, המוצר הזה בכלל לא אמור להיות בהישג ידנו, אבל אם אני מגיע לכל חנות ותוך 30 שניות לצאת עם חפיסת סיגריות משמע שאנחנו במצב מאוד אבסורדי, ומה שדרוש פה זה אכיפה מאוד רצינית של כל החנויות. כשאנחנו מסתכלים על חנויות שנמצאות ברדיוס של 1,000 מטר והן יודעות שהן מוכרות לבני נוער אבל אין שם אכיפה, אז למה לא - - - רווח כלכלי, הם קהל היעד שלהם. ו'בואו נמכור'. בעניין הזה דרושה אכיפה ודרושה אכיפה מהר, צריך לעשות איסור של עמדות מכירה כמו שדובר כבר ברדיוס של קילומטר אחד, - - - אני אעבור לנגה ירדני כדי לשמוע אם יש לה משהו להשלים ממה שאמר דביר כי הוא נשמע קטוע. אם תוכלי להשלים את הדברים, זה ל שאני לא רוצה לשמוע מכם בני ובנות הנוער,

אני פשוט רוצה שנתקדם לגורמי המקצוע הבוקר בצורה ממוקדת. אם תוכלי להשלים את דבריו של דביר ואנחנו נתקדם לגורמי המקצוע. מה שאני רוצה להביא זה את הפן החינוכי, הפן שמובא מולנו, מול מערכת החינוך, מול החינוך הבלתי פורמלי. יש מסע של הפחדה מול בני הנוער גם בנושא של סמים, בנושא של אלכוהול וגם בנושא של עישון. מאוד נותנים לנו כותרות מפוצצות, כל הכותרות שרואים על האריזות של הסיגריות, זה דבר שלא מגן, זה דבר שלא מאיים ולא מפחיד אותנו והוא לא מונע מאתנו ללכת ולקנות והוא לא עוצר את התופעה הזאת כי זה באמת משהו שפשוט לא מספיק ריאלי. כולם חושבים 'לי זה לא יקרה' אבל פה מתחילה התופעה של ההתמכרות ואני חושבת שבני הנוער זו קהילה שמבינה שמדברים אליה, וכשמדברים אליה בגובה העיניים. ואם באים ומסבירים לנו איך בדיוק זה קורה ואיך זה עובד ואיך מגיעים למצב של התמכרות ואיך זה משפיע עלינו מבחינה רפואית, אני חושבת שזה מה שיעזור ויגרום לנו להבין הכי טוב איך לא להגיע למצבים האלה. תמיד נותנים לנו כותרות שהן באוויר. תודה נגה. זה דיון מאוד מאוד חשוב, אנחנו מקיימים אותו כל העת ונמשיך לקיים אותו ואני חושבת שהגורמים השונים נפתחים ומבינים את החשיבות להבין כיצד להנגיש את המסרים לבני ובנות הנוער על מנת שהם יהיו אפקטיביים ביותר. תודה על הנקודה הזאת. אנחנו פחות נעסוק בה היום, היום נתמקד בנושא המאוד מאוד מטריד של חוסר האכיפה. אני רוצה להתחיל עם משרד הבריאות. אני מחזיקה כאן את מסקנות הדיון בוועדת הכלכלה מחודש יולי. חודש יולי עבר חלף לו והמסקנות של הוועדה בזמנו היו שעל אף שחלק מהוראות החוק נכנסו לתוקף במרץ 2019 - זה באופן כללי בנוגע לחוק הפרסום, זה לא התמקד בבני הנוער אבל הכל רלוונטי לא פעל המשרד לקדם אכיפה אפקטיבית של החוק. הוועדה קראה למשרד הבריאות להביא לכנסת הצעה לתיקון החוק שתקנה סמכות פיקוח ואכיפה לאנשי משרד הבריאות, לרבות סמכות להטלת עיצומים כספיים. אני אשמח אם תהיה התייחסות גם אם הייתה התקדמות בנושא הזה מאז יולי. הציפיה ביולי הייתה שתגיע הצעת חוק שתטפל בסוגיית האכיפה ולסיים את התהליך שהוא מקיים בעניין האכיפה דרך המנגנונים של חוק רישוי עסקים לגבי הוראות החוק הרלוונטיות לבתי העסק. אז אמנם אנחנו מתמקדים בפלח מסוים של האכיפה והוא בני ובנות הנוער, אבל אני אשמח לדעת אם היו מאז התקדמויות, צעדים נוספים שנעשו במשרד הבריאות וכל דבר נוסף. אפי שפר סגן מנהל האגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות בבקשה. בוקר טוב. אנחנו בהחלט מכירים את התופעה הזאת, זו תופעה בהחלט מטרידה. בסך הכל זו תופעה שמכניסה עוד בני נוער למעגל ההתמכרות, מעגל העישון, אנחנו מוטרדים מהתופעה ואנחנו רואים בזה חשיבות מאוד גדולה לטפל באמת בתופעה הזאת ולמגר אותה כמה שניתן. יחד עם זאת אנחנו יודעים גם באמת שזה פוגע לא רק בבני הנוער, זה פוגע בציבור בכלל. אנחנו גם רואים שאין מספיק אכיפה לצערנו, ויחד עם זאת אנחנו רצינו וניסינו להכניס את התיקון לחוק לתכנית העבודה, אבל כמו שכולם יודיעם השנה נכנסנו למשבר הקורונה שזה משבר מאוד גדול - - - אני מקבלת את זה ואני יודעת שמשרד הבריאות בהוראה שמטפלים רק בקורונה, ואני רוצה שנסתכל על הנושא הזה דרך הפריזמה של נושא הקורונה. הקורונה איתנו להשאר, אנחנו לא יודעים עד מתי, אמרו לי אתמול לפחות עד סוף 2021. אנחנו לא יכולים לתת לכל שאר הנושאים לעבור ללא טיפול, ואני כל הזמן אומרת שיש פה הזדמנות לצד המשבר הגדול הזה. הכלכלי, הבריאותי כמובן, הבריאות הנפשית כמובן. ודווקא בנושא ההתמכרויות אני חושבת שיש מן בבואה של ההזדמנות והיום הנושא העוד יותר ממוקד ספציפית, הנושא של עישון מוצרי טבק והצריכה שלהם על ידי בני הנוער, שאנחנו יודעים שמצאים כבבואה של כל המשבר הנפשי של החברה הישראלית. אז אני לא רוצה שנרחיק מעצמנו את האחריות או את ההכרח לעיסוק בסוגיה הזאת בגלל שיש את הקורונה. אני רוצה שנראה אותנו כמי שמחויבים לעסוק בה בגלל שיש את הקורונה. את צודקת במאה אחוז, אבל יחד עם זאת למשרד הבריאות אין באמת כרגע, נכון לתקופה הזאת, את המשאבים לבצע את מה שנדרש לבצע, את תיקון החקיקה ואת הכל כדי לקדם את הנושא הזה. לפי דעתי, אם אפשר להפנות את זה לגורמים אחרים שלהם כן יש את הסמכות כמו משטרת ישראל, אנחנו נוכל לשתף איתם פעולה ולקדם את התחום, אולי כאן ניתן מענה יותר מהיר ואפקטיבי מאשר תיקון חקיקה שכרגע באמת לא נראה שעומד על הפרק. אז אתה אומר לי בעצם שמאז הדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה ביולי, למרות בקשת ועדת הכלכלה שיתקיים התהליך הזה לא קרה כלום בנוגע לתקנות ולשינויים שדרושים לצורך חקיקה. אנחנו כן תכננו לשנות ולבצע ולקיים תיקון חקיקה, אבל בסופו של דבר לצערנו נקלענו לתוך משבר הקורונה - - - לא, ביולי כבר היינו בתוך משבר הקורונה. עמוק. הבנתי.

אז אתה אומר שלא קרה כלום ואני אשמח לשמוע מהמשרד לביטחון פנים מהייעוץ המשפטי במשטרה מה ההיתכנות או האפשרות לראות שדווקא מהכיוון הזה יהיה איזה שהוא שינוי שיאפשר אכיפה ראויה או מה דרוש - זה לא נשמע לי גם תיקון מאוד משמעותי, אני חייבת לומר. עו"ד עדי טל, הייעוץ המשפטי במשטרה בבקשה. בוקר טוב. אני מהייעוץ המשפטי של המשטרה. באמת אתייחס לחוק באופן כללי אבל גם לעבירה של מכירת סיגריות לקטינים. אני מצטערת אם אחזור קצת על הדברים שאמרת, גם מה שהקראת מהמענה שלנו. באמת לפי המצב המשפטי כיום למרות שהעבירות הן עבירות קנס והן אפילו מופיעות בתוספת לחוק העבירות המנהליות, לא הותקנו תקנות ולכן לא ניתן לבצע אכיפה מנהלית ולכן אין חולק שהאכיפה היא כרגע פלילית בלבד, ולכן המשטרה היא היחידה שיכולה לאכוף את זה. אבל המשטרה בשגרה אינה אוכפת עבירות קנס, המשטרה עוסקת בטיפול ומניעת פשיעה והגנה על שלום הציבור ובטחונו. העבירות האלה, עד כמה שהן חשובות, הן בסדרי עדיפויות שונים. המשטרה קובעת את סדרי העדיפויות שלה, אני לא אומרת שלא נאכוף את זה אבל כן מדובר בסדרי עדיפויות שונים, במיוחד כמו שהוזכר פה במשבר הקורונה, שיש למשטרה כפי שכולם יודעים, משימות רבות. כבר בחקיקת החוק אגב, הובהר על ידי נציגי המשטרה כי המשטרה לא תאכוף את החוק. הכוונה של החוק הייתה מאוד לכיוון הבריאותי ולא לכיוון הפלילי. באמת הכוונה הייתה נראית שזה לאכיפה מנהלית ולא לאכיפה פלילית. מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו רוצים להדגיש שלא נכון לאכוף את העבירות האלה כעבירות פליליות. ברגע שהמשטרה פותחת בחקירה פלילית, זו חקירה פלילית לכל דבר ועניין. מדובר בפתיחה בחקירה, זימון לתחנת משטרה, הכתמה של אדם בפלילים ומדובר בעבירות קלות, גם בעבירה של מכירת סיגריות לקטינים שהיא עבירה מאוד חשובה היא עדיין עבירה קלה. יש פה סמכויות נלוות, יש הרבה דברים שנלווים לזה, ולכן אנחנו לא חושבים שמתאים לאכוף עבירות כאלה כעבירות פליליות. אני לא רק נוטה להסכים איתך, אלא אני רוצה לומר שעבירות קנס גם יהיו היעילות ביותר כדי לאכוף בצורה נכונה ולהשיג את המטרה שלשמה התכנסנו כאן היום, אני פשוט לא מצליחה לפצח מה הבעיה להתקין את התקנות הללו ומה לוקח כל כך הרבה זמן. פשוט לא מצליחה, אם יהיה מענה ממי מהגורמים הנוספים שנמצאים איתנו ואם לא אז אני פשוט אפנה לשר הבריאות כדי להבין, אולי יחד עם יו"ר ועדת הכלכלה שכבר קיים בכך את הדיון, התקנות האלה הן היו ההנחה של החוק הרבה לפני הקורונה והם יישארו איתנו אחרי הקורונה. אנחנו חייבים לייצר את המנגנונים שמאפשרים אכיפה, אחרת אנחנו מחוקקים לנו ונחוקק את עצמנו לדעת, אבל אם אין אפשרות לאכוף בצורה נכונה וראויה ואני מסכימה איתך, זו לא עבירה פלילית, זו עבירה מנהלית. צריך להתקין תקנות בהתאם. יש עוד משהו שרצית להוסיף לנו בהקשר הזה? אני רק אחדד באמת בהמשך למה שגבירתי אמרה, שלמשטרה אין פקחים, היא לא מסיירת במקומות האלה. כמובן שאם יש תלונה, אפשר לבדוק את זה,

זו עבירה מנהלית. אם יש פקחים של הרשויות המקומיות, אם יהיו פקחים של משרד הבריאות, הם אלה שנמצאים שם, להם יש סמכות גם ללא חשד לעבירה לבדוק את המקרים, וכך עבירות כאלה מתנהלות בשגרה, עבירות מנהליות, מתנהלות בשגרה בחוקים רבים אחרים וזאת הדרך הנכונה לדעתנו לפעול.

תודה רבה עדי. ממשרד המשפטים עו"ד נילי פינקלשטיין, אשמח לשמוע את הפרספקטיבה שלך, את התובנות שלך. אנחנו מנסים להבין כמו שאמרת,

אבל אני חושבת שהפתרון הוא לא בתקנות. התקנת תקנות זה באמת לא סיפור שדורש זמן או כח אדם. הסיפור והקושי הוא באכיפה. שמענו את המשטרה, אני חושבת שבאמת מעבר למה שהמשטרה אמרה אין לי מה להוסיף. אני נוטה להסכים, אבל אנחנו חייבים לפצח את זה בכל זאת, אז אנחנו נמשיך. תודה רבה. אני אשמח לשמוע משלמה שטיין ממרכז השלטון המקומי. בסופו של דבר התקנות תצטרכנה אכיפה ונשמח מהפרספקטיבה שלך לגבי האכיפה הזאת, לשמוע קצת יותר מה צריך לקרות וכיצד ניתן יהיה לאכוף את התקנות הללו לכשיותקנו. בוקר טוב. למי שלא מכיר מהפגישות הקודמות, אני סגן מנהל אגף הפיקוח בעירית תל אביב יפו. כמו שנאמר על ידי נציגת המשטרה ונציגת משרד המשפטים, איך אומרים, תנו לנו סמכויות אכיפה ונאכוף. ואין לנו כרגע. מה שנאמר לי, עשיתי פגישה עם היועמ"שים בעירית תל אביב, יש דבר שנקרא חוק בתי המשפט. החוק של הפרסום והגבלת שיווק לא נמצא בתוספת השלישית לחוק וכל עוד הוא לא נמצא שם זה לא מוגדר כעבירה בסמכות של בית משפט לעניינים מקומיים, ומכאן שזה מתגלגל לכך שאנחנו לא יכולים לאכוף את זה. אני לא משפטן, ויש כאן משפטנים - - - נבקש ממשרד המשפטים להתייחס לשאלה.

לצרף את זה קודם כל, עד שלא יצרפו את זה לתוספת השלישית של חוק בתי המשפט כאחד מהחוקים שאנחנו יכולים לאכוף את חוק הפרסום, אנחנו לא נוכל לגעת בתחום הזה. יש לנו סמכות ואנחנו אוכפים קטינים בעניין של אי עטית מסכות, אנחנו אוכפים קטינים מגיל 12 בעניין של חוק האופניים, שם כן ניתנה לנו הסמכות ואנחנו אוכפים. אבל במקרה הזה אנחנו הרי לא רוצים לאכוף את הקטין שקונה, אנחנו רוצים לאכוף את בעל העסק שמוכר, לכן אנחנו צריכים את סמכויות ה אכיפה, וברור שכשנקבל אותן נוכל לבצע, עם כל הקושי, העניין של הזיהוי מאוד בעייתי. אם באמת הבחור שקנה כרגע הוא קטין. בתור אבא לקטין על פי החוק יש לי ילדים קטינים אבל נראים בוגרים מאוד, וצריך להיות מאוד זהיר, לשאול את הבחור שקנה אם הוא באמת בן 14 או שהוא בן 19. כן אבל יש גם גורם הרתעתי מאוד גדול, ברגע שיהיו קנסות וידעו שישנה אכיפה הגורם הוא הרתעתי משמעותי מאוד. חד משמעית. זה כמו העניין של מכירת אלכוהול לקטינים ודברים כאלה שעשינו עבודות משותפות עם המשטרה. לנו אין סמכויות אבל עבדנו יחד עם המשטרה גם בתחומים האלה. עוד דבר בתחום הזה, שני נושאים בבקשה. נושא אחד מבחינת חוק רישוי עסקים, הרי קבעו את מכירת מוצרי עישון בכלל בחוק רישוי עסקים וברגע שקבעו את זה בחוק רישוי עסקים זאת אומרת שיש כוונה שכן יהיה אפשר למכור את זה, לא לאסור את זה. כי מה שנמצא בחוק רישוי עסקים זה דברים שכן מאפשרים להתקיים, רק בתנאים מסוימים כמובן. אז זה סוג של איזה שהוא דיסוננס, כי מצד אחד אם אנחנו רוצים להגביל עישון ולמנוע ולהקשות, מצד שני הרשינו כן למכור בתנאים, כמה שאני שנים רבות בתחום, אין לי מושג מה התנאים שבו העסק כן יכול למכור מוצרי עישון על פי חוק רישוי עסקים. אז אולי צריך בכלל לחשוב להוריד את פריט הרישוי הזה, כי פריט הרישוי הזה מאפשר לבנאדם כן למכור מוצרי עישון. אז צריך לחשוב על זה, אולי הפריט מיותר בכלל. כדי שלא תהיה שום פרצה לאנשים כן למכור מוצרי עישון דרך חוק רישוי עסקים. דבר נוסף, ויסלחו לי החבר'ה הצעירים שנמצאים בזום, לגבי עניין של חינוך. שוב אני אומר את זה כהורה, עם כל הצער שבדבר, ואלה דברים שלמדנו במקרים אחרים, שמי שמוביל הדעת של הצעירים זה לא ההורים, זה בדרך כלל גם לא המורים. יש מובילי דעה של הצעירים, סלבס מה שנקרא, שאם החבר'ה האלה לא יצלמו אותם עם סיגריות ביד מצד אחד ומצד שני גם הם אלה שיגידו לצעירים 'אל תעשנו' והם יעבירו את המסר, אני אומר לכם שלחבר'ה האלה מקשיבים ושומעים, הם רואים אותם בטלפון כל היום הרבה יותר מאשר את ההורים והמחנכים שלהם. אז אני כבר מזמינה אותך לדיון שיהיה לנו ביום רביעי בנושא הזה. אבל אכן, אנחנו פה במין פעולה רב ממדית לנסות וקודם כל לזהות את החסמים והצרכים שלנו, אבל באמת במטרה לקחת אחריות לממש את האחריות. אני אשמח למענה לשלומי מטעם משרד המשפטים, נילי פינקלשטיין אני מקווה שעדיין אתנו, לגבי הנושא של התוספת השלישית לחוק בגתי המשפט שעד שלא יהיה שם תיקון לא תהיה סמכות לרשויות לאכוף את הנושא. אני מפנה לחברתי שושי סומך שהיא גם פה, ממשרד המשפטים, היא יכולה להסביר את העניין טוב ממני. תודה. שושי בבקשה. באמת כמו ששלומי התייחס, ככל שתינתן סמכות אכיפה מנהלית לרשויות מקומיות אזי באמת אחרי זה בשלבים של בתי המשפט התוספת השלישית לחוק בתי המשפט היא המקום הרלוונטי, אבל נראה לי שזה קצת לקפוץ קדימה כשיש פה עוד כמה שלבים מקדימים לגבי הפיכת העבירה למנהלית וככזו התנאי הראשוני הוא לראות מי הגורם האוכף, שזה דבר שצריך להיות מלובן בין המשרדים הרלוונטיים כמו ששמענו קודם. היה וההחלטה שתתקבל היא ללכת לכיוון הרשויות המקומיות אז זה חלק מהתיקון שצריך להיעשות, אבל זה שלב מתקדם בהרבה. אני פשוט מנסה לקדם אותנו להתקדם במקביל כיוון שאני שומעת מי איננו מוכן לקחת אחריות וגם מבינה מדוע, וגם אולי השכל הישר וההיגיון הפשוט, ואשמח לדעת, כיון שאמורות היו להיות כבר מסקנות של צוות בין-משרדי מי היא הסמכות שתוכל לאכוף את התקנות הללו. אני מקבלת את מה שאת אומרת. יש לזה השלכות נוספות לתיקון בתוספת השלישית? יש מניעה מהתיקון הזה או בהחלט זה הצעד הבא, אחרי שיוחלט שזאת סמכות האכיפה שניתנת לרשויות, אבל את רואה בכך איזה שהוא אתגר מיוחד? על פניו לא, אני לא רוצה לומר משהו לפני שעשיתי את כל הבדיקה, אבל ממה שאני מכירה בתחומים אחרים של רשויות החוק, בעצם זה נועד לאפשר לרשות לגשת לבית משפט לעניינים מקומיים ולא לבית משפט שלום ולהקל עליה בהיבטים האלה. על פניו אני לא חושבת שתהיה מניעה, אבל כמו שאמרתי, זה ממש השלב האחרון לדעתי בדברים שאנחנו צריכים לבחון.

אני בהחלט מנסה לקדם את הדיון, להבין מה צריך לקרות כדי להתקדם. תודה רבה לך. עו"ד טל וינר ממשרד הבריאות איתנו ורוצה להגיב. בוקר טוב. אני רוצה לעשות השלמה קצרה לנושא שעלה לפני כמה דקות. תקנות מכח החוק הקיים כרגע זה לא תקנות שיסמיכו לעשות איזו שהיא עבירה מנהלית אלא תקנות יותר לעניין סימון המוצרים, שינויי אזהרות, ואלה התקנות שכרגע ניתן לעשות מכח החוק. את אומרת שאין להן נפקות אכיפתית.

לתקנות אין שום תועלת בנושא האכיפה.

- - - של עבירות מנהליות. תודה על ההבהרה. היא חשובה מאוד.

אשמח לשמוע משירה כסלו, המיזם הרב מגזרי למיגור העישון. גם מניסיונך הרב, אבל באמת בצורה מאוד ממוקדת בנושא שעלה פה ואם ניתן לקדם את הפיצוח של הסוגיה הזאת בצורה יותר יעילה להערכתך,

בוקר טוב. תודה על הדיון המאוד מאוד ממוקד. אני רוצה לחדד. 1. אנחנו נמצאים כבר היום במצב שבו 20% מבני הנוער שלנו מעשנים סיגריות, סיגריות אלקטרוניות או נרגילות. - - - אי האכיפה או - - -בעצם המחוקק רצה לזה שלא ימכרו את המוצרים היא - - - עוד דבר שמאוד חשוב מבחינתי לחדד, זה אם מסתכלים על סיגריות ונרגילות וסיגריות אלקטרוניות לעומת אלכוהול,

עד כמה לבן נוער קל להשיג את המוצר הזה, והדברים ששאלנו הראו שבני הנוער אמרו שמבחינתם גם אלה שלא מעשנים, זה קל עד קל מאוד להשיג. באמת לא קשה, אין פה מאמץ שלהם כדי להשיג אותו. וזה משהו שאני אומרת גם חזרה למשרד החינוך או לתפיסות של עד כמה באמת הנוער מבין שהמוצר מסוכן ו/או אנחנו מגנים מהרכישה שלהם. דבר שלישי שמאוד חשוב להדגיש, יש שני סוגים של השגה. יש השגה בכסף, אני הולך וקונה, ובסביבות ה-30% מבני הנוער בסקרים האחרונים שלנו מצליחים בעצמם ללכת ולרכוש או נותנים כסף לאדם אחר, לרוב זה מישהו בסביבת הגיל שלהם קצת יותר גדול, או מישהו שהם לא מכירים בכלל, ויש למעלה מ-50% שמשיגים בצורה חברתית, זאת אומרת לדוגמה כל מה שקשור לנרגילה, אני בא בחבורה ואז אני לא צריך לרכוש אלא אני משיג חברתי. בשתי התופעות צריך לטפל. החוק כרגע נותן את האפשרות לטפל אך ורק בסיפור של המכירה. דבר אחרון, ואני מתחברת למה שטל וינר ממשרד הבריאות אמרה, צריך לקחת בחשבון שהחוק כרגע, הסעיף הספציפי הוא משנת 2004. משנת 2004 החוק אוסר על מכירה לקטינים ומצד שני - - - פרופ' חגי לוין נמצא. אם תוכל להשלים את מה ששירה התכוונה לחלוק עם הוועדה, אם יש תובנות נוספות כמובן בנושא הזה,

בוקר טוב. הנקודה היא שאנחנו לוקים כמה פעמים.

אני לא רוצה להגיד אות מתה, אבל הוא באמת לא נאכף. ובפועל מאוד מאוד קל לקטינים בישראל, אגב גם בגילאים מאוד צעירים, לרכוש מוצרי טבק ועישון.

גם הנגישות של המוצרים מדהימה, קל מאוד, בכל מקום כמעט כפי שציינו בדיון הקודם, מצאנו את השכיחות שלהם שסביב בתי ספר היא אדירה. לכן שלב ראשון צריך לזהות, לעשות רישוי של נקודות

אלא גם פשוט ייאסר עליו למכור מוצרי טבק ועישון וזה כמובן סנקציה שאנחנו רואים

כך שבאמת יש הקפדה- - - זה ניסיתי להבין מרישוי עסקים איך אפשר שהם ייכנסו למנגנון,

חברות הטבק מנצלות את התקופה הנוכחית של אזור הדמדומים כדי לפעול במאמצי שיווק, כדי למכר בני נוער שכרגע אין להם מסגרת חינוכית ועכשיו הילדים שלנו פגיעים ומופקרים בצורה הכי חמורה ולכן זה בדיוק הזמן להעביר אפילו כהוראת שעה בשעת חירום את החוקים הללו של העלאת איסור מכירה לגיל 21 וכדומה,

אני רוצה לאפשר לשי סומך ממשרד המשפטים שביקש להתייחס לדבריו של שלומי שטיין. בבקשה. אני רוצה לדבר על איסור הצגת מוצרי עישון. אני אספר סיפור אישי. במכולת השכונתית שליד הבית שמו כיסוי על מוצרי עישון כשהחוק נכנס לתוקף. בפעם האחרונה שביקרתי שם הכיסוי הזה כבר לא היה.

הדבר הספציפי הזה, נכון, זו

לאו דווקא שקשורות לעישון, ועכשיו בעקבות החוק יש עבודה די מסיבית על הנושא ונכנסות הוראות שקשורות גם לחוק הספציפי של איסור

הביקורת השוטפת היא גם של רשות הרישוי שזה הרשות המקומית וגם של נותני האישור שזה משרד הבריאות וכבאות. נקודתית יותר, שמענו עכשיו מטל שאנחנו לקראת או כבר בעצם קיימות איזה שהן הוראות שמאפשרות לאכוף דרך רישוי עסקים לרשויות המקומיות את הנושא לגבי מכירה לקטינים

ולהעביר אלינו למשרד הפנים מפרט סופי לאחר הערות הציבור ואז אנחנו מפרסמים אותו באתר ממשל זמין ויש לו תוקף סטטוטורי כמו של תקנות. שמאפשר לרשויות המקומיות לאכוף

כן. שוב, לאכוף

בוקר טוב שוב אפי. כמובן אני אעביר את הבקשה של הוועדה למקבלי

לקובעי המדיניות, ותקבלו את ההתייחסות בהקדם. אפי אני מבקשת לקבל את תשובתך בתוך שבוע, שהעברת את הבקשה ומה הייתה התשובה.

במסגרת הדחיפות של שלל אתגרי הקורונה

לכן אנחנו עוסקים בפעולות של חינוך ומניעה

את ההיבט

שבעישון,

הטובים ביותר ויש המון יוזמות בהקשר הזה שנעשות בקרב בני נוער, ומאוד נשמח אם האכיפה ואיסור המכירה יהיו עזר כנגדנו, ואנחנו ראינו שבזמנים שהייתה פעילות חינוכית משולבת באכיפה ובחקיקה כמו שקרה באלכוהול, הדברים

צריך לדאוג שהכסף יהיה במקום הנכון, איך עשו את זה בארצות הברית? קם חבר קונגרס בשם מייק סיינר מאוקלהומה ואמר כך: מדינה בארצות הברית שלא תאכוף את איסור המכירה לקטינים מאבדת

אז כל מי שלא יאכוף את האיסור שנמצא במסגרת

תהיה סמכות לשר האוצר לקצץ בתקציב שלו.

גבירתי היו"ר, שברגע שזו תהיה ההצעה שעומדת על הפרק,

עוד דבר אחד שהציעה כאן - - - גם כן מהמועצה למניעת

נכון מאוד. אני חושב שגם הנציגה מהמשטרה אמרה תוך כדי הוועדה שהם לא הולכים לאכוף את זה. יש לי כאן את הפרוטוקול של הוועדה, וחבר הכנסת גלעד ארדן שואל 'נניח שהחוק הזה

לתת כמה קנסות, להביא את הצלמת של אחד ערוצי הטלויזיה ואז תסתיים התופעה. כולם ידעו שיש אפשרות לקבל קנס מיידי של למשל 10,000

את הפעילות שצריכה להיעשות כדי לחדש את

אני רוצה להכניס דברים לפרופורציות כי נזרקו פה לחלל האוויר כמה נתונים שלא כל כך מדויקים.

כשאתה מעשן, השתנתה מהתנהגות שהייתה IN, להתנהגות שנהייתה OUT, כי אין איפה לעשן ואנשים כבר לא מרגישים את הלחץ הקבוצתי הזה לעשן, כי לא כולם מעשנים. שיעור העישון

אחד הדברים בין השאר הוא הנושא של איסור מכירה לקטינים, אבל אני בפירוש מסכים שאסור ללכת לישון על זרי דפנה ולתת לזה להמשיך לעשות את שלו אם אנחנו לא מחזקים את זה ונכנסים חזרה ובודקים איך להתאים את זה לזמן ולמקום. לגבי הנושא של הקורונה, ובזה אסיים, בתקופה של הקורונה היינו בטוחים שנראה עליה די משמעותית בשיעור צריכת חומרים ממכרים, גם אצל בני נוער אבל בעיקר אצל מבוגרים. בנושא הסיגריות ראינו עליה מסוימת בקרב מבוגרים, ודווקא שם העליה היותר משמעותית היא בנושא שתיית אלכוהול, אבל בקרב בני נוער לא ראינו עליה בעישון סיגריות, לפחות במחקרים הקטנים שנעשו עד היום. עוד לא נעשה מחקר עם מדגם מייצג גדול בתקופה שאנחנו חיים אותה כרגע ואני באמת מאתגר, נמצאות כאן קרן רוט ואורית שפירו מהרשות, אני מאתגר את כולנו לנסות להשיג את התקציב לעשות מדגם מייצג של בני הנוער עכשיו, לא לחכות עד הסקר הבא שצריך להיות ב-2021, 2022. אנחנו חייבים נתונים עכשיו ותוך כדי סקר כזה אפשר לאסוף נתונים גם על איפה הם קונים את הסיגריות שלהם, עד כמה קל להם, לקבל את המידע מהנוער בצורה הרבה יותר מדעית ומערכתית מאשר אנחנו מקבלים את זה מהבחורים והבחורות המדהימים שנמצאים כאן בזום ומייצגים את האוכלוסייה הזאת. זה האתגר שאני רואה בפניי כרגע.

אני מדברת רבות על ההכרח באיסוף כל מיני נתונים ודווקא ההזדמנות שיש לנו בתקופה הזאת, והייתי אומרת גם החובה ולא רק ההזדמנות, כדי להבין יותר נכון ולא אנקדוטלית, זה שקשה מאוד להשיג את הנתונים, ואני אומר שיש לנו נתונים שמראים על הנושא של דווקא סיגריות אלקטרוניות והרדיוס של קילומטר אחד מבתי הספר שחגי לוין דיבר, ולפחות עדויות לכך שחברות הטבק והסיגריות השונות אינן קופאות על השמרים, זאת אומרת הן כן בטח ובטח מזהות את הפרצות השונות והמטרה של הוועדה היא באמת לזהות את הפרצות לפחות בצורה קדחתנית כמוהן על מנת לחסום אותן. נושא האכיפה הוא בסופו של דבר מטריד, כיוון שאנחנו מזהים את הפרצות, אנחנו חוסמים אותן, אבל אם אין אכיפה לחסימת הפרצות זה גם לא אפקטיבי, ואנחנו גם בתקופה כזאת שביתר שאת ואני מתחברת לדבריו של חגי לוין תקופה שהזרקור מואר על כל מיני אתגרים של החברה הישראלית, יש בכך הזדמנויות רבות כיוון שאי אפשר להתעלם מהם, ויש בכך מחויבות ואחריות הולכת וגדלה ודווקא בתקופה הזאת, את מה שניתן לקדם מתוך אותה תחושת דחיפות ובקשר ישיר לקורונה לא רק כמשהו בריאותי כלכלי אלא באמת על כלל השלכותיו על החברה הישראלית. כאן אני בעצם מסכמת את הדיון. אני מאוד מודה לכלל הגורמים. אני חושבת שעלו בפני הוועדה נקודות מאוד חשובות, יש את חלק מהדברים שאני עדיין לא מסכמת פה, כיוון שאני צריכה גם לתת את הדעת מה הדרך הנכונה ביותר לקדם אותם, בטח ובטח הדיונים הללו עם שר הבריאות ועם שר האוצר על חלק מהדברים שעלו פה, ובטח ובטח הזיהוי של מיהו הגורם האחראי לאכיפה ובסופו של דבר האפשרות לאפשר לו לאכוף חייבת להתברר, אני אומרת שוב, ביתר שאת, בדחיפות, כיוון שאנחנו דוחים ומגלגלים את זה מדיון לדיון. אני על כך מחויבת להמשיך לתת את הדעת ולקדם. הנושא הזה שחוצה מגזרים וגילאים ומגדר, הוא בעיני צריך להדאיג את כולנו וגם לחייב אותנו לפעולה, לזהות את ההזדמנות שלצד המשבר הזה גם בשיח אל מול בני הנוער בתקופה הזאת, כיוון שהם גם זמינים הרבה יותר וקשובים וגם מבקשים הרבה יותר את ההכוונה ואת השיח איתנו, ולכן חשוב לי שהם פה. אני מעריכה את התרומה ואת החשיבות של כולם, ובטח ובטח כל הגורמים שעושים לילות כימים בנושא הזה. מבחינתי לא רק אמשיך לעקוב, וביקשתי מכמה גורמים כולל משרד הבריאות להנגיש לי את הנתונים השונים. אני גם אמשיך לעקוב אחרי זה, אבל גם מחויבת לדווח לכם כיצד הנושא הזה התקדם, כחלק מהאחריות שאני לוקחת על עצמי לא רק להעלות את הדיון שהוא לפעמים קצת מתסכל, כי הוא עולה לדיון ובטח כל מי שמשתתף בו, משתתף בדיונים הללו כבר שנים רבות, אבל גם לקדם אותו. לא רק לעלות את הנושאים, אלא גם לקדם אותם. שוב תודה רבה שאתם מאפשרים לי לעשות את זה בצורה מדויקת יותר. תודה רבה על כל המאמץ המשותף והאחריות שמי שנמצאים כאן לוקחים בנושא הזה, אנחנו נקדם אותו והוועדה תדווח גם לכם חזרה כיצד היא מתקדמת או מקדמת את הנושא הספציפי הזה,

הנושא הספציפי, אני ממקדת אותנו שוב, בנוגע לאכיפה של איסור מכירת מוצרי טבק ועישון לקטינים. אני אומרת את זה כי זה כבר אסור, והשאלה היא כיצד אנחנו מממשים את האיסור הזה בצורה הנכונה ביותר. תודה לכולם והמשך יום טוב. הישיבה ננעלה בשעה 11:18.